בוקר טוב לכולם. ברוכים וברוכות הבאים והבאות, כל המתכנסים. אנחנו מכונסים לדיון בתקנות מרשם האוכלוסין (רישומים בתעודת זהות) (תיקון), התשפ"א-2021, צו שנחתם על ידי שרת הפנים הגב' איילת שקד ועוסק בשינוי התקנות הקיימות בכל הנוגע לציון העובדה המצערת של נפילת אדם בפיגוע טרור בפעולת איבה והדרך שבה ראוי לציין את הדבר במרשם האוכלוסין ובעקבות כך בתעודות הזהות של הוריו. דומני שבנושא הסמלי, אבל החשוב הזה והרגיש הזה, קיימת כמובן הסכמה של כל הגורמים הנוגעים בדבר, ואנחנו, בכל ועדות הכנסת, אבל הייתי אומר במיוחד בוועדה הזו, מכירים בכוחן של מילים, כלומר כמה לעתים סמלים הם הרבה יותר מסמלים. תודה, מר אייבי מוזס ועורכת הדין רות פרמינגר על השתתפותכם בדיון, אתם הנציגים של ארגון נפגעי ונפגעות פעולות האיבה. מצד משרד המשפטים רשות האוכלוסין וההגירה איתנו כאן בחדר עורכת הדין אודליה אדרי, מר אלי לוי, מנהל אגף מרשם, ורועי כהן יועץ מנכ"ל המשרד. מטעם משרד המשפטים נמצאת איתנו כאן עורכת הדין אביטל שטרנברג. אנחנו נבקש מהיועצת המשפטית של הוועדה להציג את המסגרת הנורמטיבית ואז נפנה לנציגי ונציגות משרד הפנים שיציגו את בקשת השרה, כמובן נשמע את נציגי הארגון ואם ישנם עוד דוברים שיבקשו להתייחס באמצעות מערכת הזום נאפשר זאת. אז, גברתי היועצת המשפטית, בבקשה. שלום לכולם. לפני כשנה נעשה תיקון גם בתקנות מרשם האוכלוסין (רישום בתעודת זהות) שאושרו כאן בוועדה שקבעו אפשרות להורה של חלל צה"ל שנספה בפעולות איבה לציין את זה בתעודת הזהות וכעת מבקשים לעשות תיקון נוסף לעניין נספה בפעולות איבה לקבוע חלל פעולות איבה, כמו שהיושב ראש ציין, על המשמעות של הדבר ולבקשת משפחות הנפגעים. בסדר גמור. נציגי משרד הפנים, רשות האוכלוסין וההגירה, נבקש מכם להציג את בקשת השרה בפרוטרוט ואז ניגש לדיון. בוקר טוב. כאמור, כפי שאמרה היועצת המשפטית, אנחנו ביקשנו לתקן את תקנות מרשם האוכלוסין באופן שיאפשר להורים לציין לצד שם בנם בספח תעודת הזהות שלהם את העובדה שהוא נפל. התיקון הקודם עסק בחללי מערכות ישראל, מי שנהרג במערכות ישראל ומי שנהרג בפעולות איבה. בהתאם להסכמה של כל המעורבים, כולל הארגונים, הייתה הבחנה בכינוי של החללים ולאחר התקנות פעם ראשונה נתקלנו בטענה שיש כאן איזה שהיא הבחנה שהיא לא מוצדקת, ובאמת לאחר בקשתם ביקשנו לתקן מחדש את התקנות כך הניסוח יהיה זהה. הן לחללי מערכות ישראל והן למי שנהרג בפעולות איבה ירשמו חללים וזה מקובל עלינו וכך הייתה הפנייה של השרה לוועדה לאשר את התקנות. האם הנושא הועלה בדרך כזו או אחרת בדיון הקודם או שרק לאחר התקנות? זה היה לנו הפתעה גמורה, ממש לא שמענו על זה והיו נציגים. תקלה. לא, בסדר גמור. אני חושב שיש כאן גם תהליך ציבורי של חלחול ההכרה והתודעה. גם יום הזיכרון ב-ד' באייר הוגדר בראשיתו ולמשך עשורים לא מעטים כיום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ובין השאר, גם בעקבות המציאות הקשה, אבל גם בעקבות הפעילות של המשפחות של חללי פעולות האיבה, היום הזה שינה בכיוון נכון את אופיו כיום שבו אנחנו מתייחדים גם עם זכרם של חללי פעולות האיבה. הדברים לוקחים זמן, השינוי בתודעה הציבורית, ואני מברך אתכם ומודה לכם, אני חושב בשם כל אזרחי ואזרחיות ישראל על הפעולה שלכם שבוודאי גם כרוכה בכאב ובגעגוע אישיים, אבל זו פעולה חשובה שגורמת לנו לזכור שבאמת משפחת השכול בישראל לצערנו מורכבת גם ממשפחות שאיבדו את יקיריהן בפעולות איבה. אני בטוח שבפעם הבאה שנידרש לסוגיות האלה אז מלכתחילה המחשבה תהיה מחשבה שכוללת את שני הסוגים של משפחת השכול. אני מבין שמשרד המשפטים אינו מתנגד לעניין אז אני מזמין כמובן אתכם, נציגי ארגון נפגעי פעולות האיבה להציג את עמדתכם.

השם שלי זה עורכת דין רות פרמינגר, אני יושבת ראש ועדת החקיקה של הארגון. ראשית אני רוצה לברך אותך ולהודות לך על הדברים המרגשים שאמרת עכשיו כי זה לא מובן מאליו, זה תהליך שהארגון עובר בצורה מאוד קשה וכואבת. אני שמחה שאנחנו מתקרבים לזמן הזה, אבל אנחנו עדיין לא שם. בסוף הדיון אם יורשה לי לבקש לתת רשות דיבור ליושב ראש הארגון, לאייבי מוזס, בסיום התהליך של האישור של הנוסח החדש.

ואני שמחה שאנחנו מתקנים את זה. נכון, תקלה יצאה בנושא הזה בדיון הראשון, אבל אני שמחה שאנחנו פה ואשמח לברך על המוגמר כשתאשרו את זה ואני מודה לכם ואני אשמח גם לדבר

תודה רבה. אנחנו מיד ניגש להצבעה, אבל אתם בהחלט יכולים להביע את העמדה ואת המחשבות לפני האישור. אני רוצה רק לשאול שאלה אחת לנושא עצמו. קודם כל באמת חשוב להביא את המיית הלב של המשפחות השכולות שבסופו של יום יש אנשים שלכאורה זה נראה להם מה זה כל כך חשוב? אבל זה הדבר היחיד שנשאר בעצם לצד הזיכרון וכשהורה רואה את זה בתעודת הזהות, אז לפחות הוא יודע שהבן שלו חלל, נרצח. פעולת איבה זה רצח, אפילו לא מלחמה, זה רצח של אנשים באשר הם, יהודים, ישראלים, ולכן הדבר הזה מאוד מאוד חשוב. אני מקווה שזה באמת, כמו שאמר היושב ראש, יחלחל לכל, לצערנו, הנושאים והמקרים שגורמים לזהות עם חללי מערכות ישראל ובעצם אנחנו העורף שהוא גם צבא.

מר מוזס, בבקשה. בוקר טוב, אדוני.

על זה שהסכמת לקבל אותנו ותודה לשאר הנציגים שבאמת הבינו את הבעיה שהיא בעיה אקוטית. אני אגיד לך דבר אחד, אני לא יודע אם אנשים פה יודעים, אני איבדתי את אשתי עופרה, שהייתה בהיריון, היא נשרפה מול העיניים שלנו. כשאני אומר שלנו זה של המשפחה שלי. טל בני בן ה-5 לא שרד את התופת, נפטר אחרי 90 יום. נותרתי עם שני ילדיי, עם כוויות קשות מאוד. אז אני אומר, לצערי, למה אני אהיה שונה מחלל צה"ל? לבן שלי בן ה-5 לא היה נשק להתגונן, הוא נהרג במלחמה בעורף. יש מלחמה בעורף ויש מלחמה איפה שהחיילים נהרגים ואני מכבד את כולם. שלשום חייל צה"ל עם בעיה נפשית קשה מאוד, תוך כדי נסיעה הוא קפץ מרכב נוסע והתאבד. אני ביום הזיכרון אעמוד דום גם בשבילו,

אותי לא מעניין איך הוא נהרג, הוא חלל. גם אצלי אני אומר, אשתי, שהייתה בהיריון, נהרגה, נשרפה מול העיניים, למה שלא יכבדו אותה גם? אני אומר, יש פה עניין של ניואנסים, חלל. יש לנו בארגון אישה בשם מיכל ליפשיץ, בנה טייס בחיל האוויר נהרג והבן השני נהרג בפיגוע, אז יהיה כתוב אצלה על הטייס חלל ועל הבן השני יהיה כתוב נספה.

בתור אמא, היא גידלה את שניהם ביחד והיא איבדה את שניהם. הדברים הקטנים האלה. ביום הזיכרון כמו שאדוני אמר, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל וצה"ל ונפגעי פעולות איבה. ככה הם מודיעים. למה נפגעים? הנפגעים זה המשפחות שאיבדו את יקיריהם, לנו יש חללים גם, כמו שאמרת וכמו שציינת, וחשוב מאוד גם את התקנון הזה לשנות. אני מקווה מאוד שלא נגדל, 4,500 משפחות שאיבדו את יקיריהן אצלנו, 16,000 נכים, 104 יתומים משני הורים, אין לזה אח ורע בשום מקום. כלומר הם גם איבדו את ההורים שלהם, אז יהיה כתוב להם בתעודת הזהות נספו? לא, הם לא נספו, הם נרצחו, כל אחד ואחד. אצלנו זה 100% נפגעים, 100% חללים, 100%. אני לא נכנס לעניין של תאונות, כל מיני תאונות של אימונים, או תאונות שבן אדם הולך לפאב והורגים אותו או דברים כאלה. עצם העובדה שהוא חייל צה"ל, שם מדים, אני עומד דום בשבילו, אני מכבד אותו, כי הוא נתן את עצמו למדינה. אצלי המשפחה שלי גם נתנו את עצמם למדינה, אני מבקש שזה יהיה באמת, איך אומרים? שווה בשווה לכולנו, כי אם תחתוך לי ייצא לי אותו דם, אם תחתוך לחייל צה"ל זה אותו דם. אסור להפריד בין דם לדם. תודה. תודה, מר מוזס, על הדברים המרגשים. אין ספק שזה תהליך שצריך לנהל אותו עם הרבה מאוד רגישות ומחשבה והרגשות של כל המעורבים בדבר. חשוב לי לציין גם את עמיתי אסף פרידמן, מנהל הוועדה, שגם הנושא הזה היה חשוב לו מאוד שיגיע לשולחן הוועדה ואנחנו בוודאי כולנו מרגישים שמתגלגלת לידינו כאן זכות לסייע בהכרה הציבורית וזו בהחלט הכרה חשובה. האם יש איתנו אנשים במערכת הזום שביקשו לדבר? אני חושב שכן חשוב אולי לציין שאנחנו כן באנו בדין ודברים עם ארגון 'יד לבנים' ועם ארגון אלמנות ויתומי צה"ל, וגם מהם שמענו את האמירה שבעניין הזה בהחלט ראוי שיהיה שימוש באותו מטבע לשון, וגם זה חשוב שיוזכר כאן למרות שהנציגים לא נמצאים. הנה כוחם של דיונים, לקראת הדיון חשבתי ביני לבין עצמי על המילה העברית חלל וכמובן היא גם רומזת על החלל שנותר בלב האומה ולא רק בלב המשפחות, אבל מעניין שהמקום היחיד בתורה שהמילה חלל מופיעה זה במצוות עגלה ערופה שעוסקת במצב שלא יודעים מי נטל את חייו של הקורבן. זה לא המצב כאן, אבל כן המצווה הזאת מזכירה שאובדנו של אדם זה לא רק מקרה פרטי, שהקהילה והציבור חוו זעזוע והם צריכים לתת ביטוי לחלל הזה שנפער. אז בהחלט אני חושב שאנחנו מבטאים פה לא רק הכרה ברגשות בני המשפחה, אלא גם אמירה של הציבור הישראלי על הקריעה במרקם החיים הישראלי, כמובן גם כתוצאה מפעולות טרור ופעולות איבה. אם אין התייחסויות נוספות מצד נציגי הממשלה ואין לנו דוברים נוספים, אז אני חושב שבשם, אם היו כאן חבריי לקואליציה אז הם כולם היו מצביעים כאיש אחד בעניין, אז אני בוודאי אצביע גם בשמם, אצביע על אישור התקנות. נקריא את הצו ואז נצביע. בבקשה. תקנות מרשם האוכלוסין (רישומים בתעודת זהות) (תיקון מס' 2), התשפ"א-2021 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 25(א), 27 ו-47 לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה 1965 ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: תיקון תקנה 3 בתקנות מרשם האוכלוסין (רישומים בתעודת זהות), התש"ן 1990, בתקנה 3(10) בכל מקום במקום "נספה בפעולות איבה" יבוא "חלל פעולות איבה" ובמקום "נספה פעולות איבה" יבוא "חלל פעולות איבה". תחילה תחילתן של תקנות אלה שלושה חודשים מיום פרסומן. רק שני תיקונים. דבר ראשון זה התשפ"ב כבר, ומתקינה. כן, בסדר גמור. ולגבי סעיף התחולה, אנחנו מבקשים לומר שבזמן שעבר מהרגע שהתחלנו את העבודה אנחנו כבר מוכנים וערוכים להתחיל את זה מיום הפרסום. יפה, יישר כוח, תבורכו. אז אפשר לומר מיום פרסומן, נכון? יפה, תודה רבה. רק שאלה, אדוני. אנחנו מדברים על המונח חלל פעולות איבה, כמובן גם לגבי חלל מערכות ישראל, וכשמדובר באישה? זה עלה לדיון גם בתיקון הראשון ובהתאם לחוק הפרשנות לגבי נקבה זה יהיה חללת. זו המילה. לא צריך לציין את זה בתקנות. כי לצערי יש גם. ודאי. טוב, אז בכפוף לתיקונים שמוכנסים מטעם השרה המתקינה דרך נציגיה אני מצביע בעד התקנות.

הן מאושרות פה אחד. תודה רבה, אדוני. אני רוצה עוד פעם להודות לכם ולאסף שבאמת ישבתי עליו הרבה שעות וביקשתי והתחננתי והסברתי ואני רואה שהוא היה גם שליח שלנו לבקש. הוא היה לחלוטין שליח שלכם, שליח מצווה שלכם בעניין הזה. גם ממני תודה, אסף. ורק לידיעתכם, כל מה שקשור לצה"ל אנחנו באותו הגובה, כאילו אם לפצוע צה"ל יש 50% נכות, אותו פצוע יש לו 50%, זה אחד לאחד בכל דבר. כאילו לא לשנות דברים מהותיים, דברים קטנים כאלה שזה פוגע במשפחות באמת, כי, חבר'ה, רק שתדעו, 99% מהנפגעים שלנו והחללים שלנו זה מהסוציואקונומי הכי נמוך שיכול להיות, זה אותה גברת שנסעה באוטובוס לעשות קניות לשבת ונפגעה ונשרפה למוות בתוך האוטובוס הזה, אז כמובן צריכים לציין אותה. זה כמו שאני היום נלחם להקים את היכל ההנצחה שלנו בהר הרצל, להביא לתודעה של האנשים. אחרי 120 שלי מי יגיד קדיש על היקרים שלי שהלכו לעולמם? אז גם לזה אני דואג, שיהיה שמם חקוק לעולמי עד במדינת ישראל, כי כאן הם נשרפו, דמם נשפך כאן במדינת ישראל ואני מניח שאף אחד לא יתנגד לזה, אני מאוד מקווה, כי זה צריך לעלות כרגע לממשלה שירימו את הכפפה ויעבירו את החוק הזה. שוב תודה לכם, באמת תודה לכולם, אתם באמת עשיתם עבודת קודש ובאמת זו עבודת קודש.

אנחנו נחתום בדברים החשובים שלך. אני יודע שאסף ימשיך ללוות אתכם גם בהמשך דרכו בוועדה שאני מניח שגם עוסקת בנושאים האלה. יש לכם שליח נאמן. לכבוד לנו. תודה, הדיון נעול. הישיבה ננעלה בשעה 09:21.